צוהריים ובים. אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה. היום יום שלישי, ה-18 באוגוסט 2020, כ"ח באב תש"ף. על סדר יומנו מחקר ופיתוח בתחום חיסון

משרד הבריאות שהבנתי שהיכן לנו מצגת ולאחר מכן כמובן נעבור לפרופסור שמואל שפירא, מנהל המכון למחקר ביולוגי. צוהריים טובים. עד שהמצגת

כולם רואים אותה? יש כאלה שכבר היו בוועדה והם יודעים שזה לא קורה בשגרה,

האם בוועדה רואים את השקף שאני מציג בזום?

הווירוס השלם יש שלושה מאמצים של שתי חברות סיניות גדולות,

ושני מאמצים של חברת סינופארם שמייצרים וירוס מומת. כאן חלק מהמידע התפרסם וחלק מהמידע טרם התפרסם. אני חושב שמילאתי את הזמן שהקציתם לי. תודה על ההזדמנות להציג ואם יהיו שאלות בהמשך, אני אשמח

בתמונה האמצעית אנחנו רואים את וירוס המטרה שנושא את ה-ספייקים ובתמונה הימנית, הנוגדנים של הגוף מכירים גם את וירוס ה-VSV וכמובן הם צריכים להכיר את וירוס ה-סארס המקומי. מה שהתמונה הזאת אומרת בצורה מאוד מאוד פשוטה שהנוגדנים מכירים את וירוס ה-VSV כמו שהם מכירים את וירוס הקורונה.

בנוסף לכך בדקנו רקמות כדי לראות אין נזק רקמתי, נזק מערכתי. בשקף הבא רואים שעשינו אותו דבר במודל בטיחות בארנבות. השקף לאחר מכן מראה אותו דבר במודל של חזירים ויש לנו גם מודל עכברים. אני אומר כאן בסוגריים שאף גוף בעולם

יש משהו שאנחנו כוועדה יכולים לעזור?

תמיד יש טיפה מתח בין רגולטור לגוף שרוצה לייצר וגוף שעושה את זה. אני מקווה שאנחנו מתקדמים טוב.

אנחנו רואים עקומה של 62 בחץ הכתום שהוא נוגדן עם פעילות טובה אבל פחות טובה מ-65 והמטרה שלנו היא למצוא דברים טובים כמו 65 ואולי אפילו יותר מ-65. החץ העליון הוא נוגדן 65 והחץ

והפזה השלישית להשוות קבוצה אחת רנדומלית שתקבל חיסון, אולי יהיו שתי תתי קבוצות שיקבלו כמה מינוני. וייחשפו לווירוס?

לא ייחשפו באופן מכוון. אני שואלת כי קראתי את זה במקום כלשהו.

יש שאלות אתיות מאוד קשות על חשיפת מתנדבים

לקראת המעבר לשלב שני שלישי,

זה שדורש את אישור ועדת הלסינקי ופורסם שעדיין לא הגשתם. האם זה סודר והיכן זה עומד? אני מתנצל מראש אבל

אני חושב שבדרך קצת איבדנו זמן אבל פני קדימה ולא לאחור.

אני חושב שיש הידברות טובה. מנכ"ל משרד הבריאות בא לבקר אותנו ביום

נקווה שאנחנו רצים קדימה. אני חושב שאנחנו רצים

אני רוצה לברך את פרופסור רות ארנון שהייתה מראשי תלם, תשתיות לאומיות, וסיימה את תפקידה לפני כחצי שנה. גם היא אתנו כאן.

האוויר בשקית עובר לאיזה צ'יפ ואתה מקבל תשובה תוך מספר דקות. בהמשך היו עוד מספר נושאים שונים שהגיעו אלינו ואנחנו מימנו

אלי אישית לא הגיעה הבקשה ואני אפילו לא יודע האם בקשה לעשות ניסיונות קליניים בחיסון שמתבצעות במרכז אחד, הן צריכות בכלל להגיע לוועדה

זה דבר שדילגנו עליו. אנחנו פחות או יותר פסחנו בין כל הסעיפים,

גם בווירוסים חלק נוקטים באנו-וירוס, אבל החלטנו לא לבחור בעד אנו-וירוס כי יכולה להיות חסינות בפני הווירוס עצמו בלי החלבונים הנוספים עליו.

האחד, מהצד הרגולטורי אני עומד בראש הוועדות הלאומיות לג'ין תרפי וסל תרפי,

ומהצד של החיסון אני אימונולוג והייתי

חיסון במדינת ישראל וראש ועדת ההיגוי לחיסון בשותפות עם

לא. היא פחות בטוחה בהיבט הייצור, בעיקר בהיבט הייצור אבל יש לה תופעות לוואי ויש לה מורכבות מאוד גדולה. כשאני אומרת בטוחה, זה לבני אםד. כן.

זו השיטה שמדברים הרבה על חברה אחת אבל יש עוד חברה,

אין הים חיסון בעולם וגם חברת מודרנה עדיין לא ייצרה

שלמעשה זה S,

ו-5M, אנחנו רואים כאן שלמעשה שלושה ימים אנחנו מדברים כאן על לוגינג, על טבלה לוגית כבר כמעט 90 אחוזים מהווירוס נעלם מהמערכת הרירית של העופות ואחרי עשרה ימים זה נגמר

אנחנו מאוד מקווים שלקראת סוף השנה כבר נהיה בניסויים בבני אדם.

בארץ ואנחנו מאוד מאוד מקווים שהתהליך הזה ייגמר ונוכל להיכנס לניסויים בבני אדם.

תודה על ששיתפת. אני מבקשת לעבור לפרופסור מנחם רובינשטיין ממכון ויצמן

החיסונים הוא אחד הפרמטרים אבל גם פרמטרים אחרים. לדוגמה, האיסוף של המידע,

שבעצם היה הבסיס למתווה של שמים פתוחים אליו נכנסנו לפני

חיסון שהוא פותח מהר מדי ומוקדם מדי,

אנחנו לא ישנו ומשרד הבריאות לא ישן ואף אחד לא ישן אלא כולנו עבדנו יום ולילה, שישי ושבת. מישהו שהשיג מהר, צריך לבדוק.

אחרונת הדוברים אלא אם כן יש מישהו שחשוב לו לומר משהו היא דוקטור שרון יגור קרול, מנהלת תחום מדעי

זו התקווה שלנו וההצלחה

בהתמודדות עם הקורונה. פרופסור שפירא, אתה רוצה להתייחס למשהו שנאמר או שאני יכולה לסכם? אני חושב שבסוף אני חייב לומר משהו כרופא ודווקא לא על חיסון ונוגדנים. אני חושב שהנוגדנים בפתח, אני חושב שהחיסון בפתח והוא לא רחוק מדי אבל אני חושב שיש משמעות מאוד גדולה להתנהגות עד אז, להתנהגות של הציבור עד אז יש משמעות עצומה. אי אפשר לרמות את הווירוס הזה. הווירוס הוא נבזי, הוא מדבק מאוד וצריך להיזהר כדי להגיע במצב טוב לחיסון ולנוגדנים. אני מצטרף לדברים לא כרופאה אלא כאזרחית מודאגת.

הדיון היום המחיש לנו את החשיבות שבקבלת המידע ללא תיווך ובאופן ישיר. אני חושבת שזה כן תורם כי אחרת אנחנו ניזונים רק ממשהו שעבר איזשהו עיבוד או מסננת מבלי חלילה לזלזל גם בצורך בדיווחים האלה, אבל בעיניי יש חשיבות בדיון בבית הנבחרים בנושא הזה ולקבל את המידע. ניתן כאן דגש על החשיבות של הבטיחות של החיסון שיימצא. נכון שיש משמעות למהירות ההישג אבל לא על חשבון טיב ההישג ואסור לזלזל בזה. אני לא מתמצתת אבל אני אומרת את הדברים שתפסו לי את האוזן שמלבד העובדה שיש חברות נוספות שעוסקות במציאת חיסון גם בארץ וכמובן בעולם, וגם אתם במכון הביולוגי יש לכם עוד קו מחקר וייצור של חיסון מסוג אחר שזה היה מעניין לשמוע. חשוב היה גם לשמוע שחרף הפרסומים ששמענו הצפי להמשך ובני הדרך נשארים כפי שהם ולא נדחו. אני אומר שהוועדה עומדת לרשות כלל העוסקים במלאכה בכל דבר שנדרש ואנחנו יכולים לסייע בו לרבות ביכולת שלנו להביא את הגורמים השונים מסביב לשולחן אחד וביכולת שלנו לפקח על עבודת הממשלה. אני אומרת את זה וזה חשוב שזה יהיה לרשותכם. אני רוצה להודות לכולם, לכל מי שהשתתף גם ב-זום, גם כאן וגם כמובן לפרופסור שמואל שפירא מנהל המכון למחקר ביולוגי, לדוקטור עמי אפלבאום המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה, למר אליעז קרני ראש אגף תובל במטה השר להתגוננות. חשוב לי גם להודות לדוקטור אבי ישראלי המדען הראשי במשרד הבריאות שאמנם לא דיבר אבל מאחורי הקלעים סייע רבות. תודה לך. כמובן תודה לכל העוסקים במלאכה, לצוות הוועדה, תודה לכולם ושיהיה בהצלחה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:59.